בוקר טוב לחברי ועדת החוץ והביטחון,

הדיון בהצעת החוק שהונחה על שולחן הוועדה.

בוקר טוב לכולם.

אבל אנחנו לא חברים. בוקר טוב לכולם,

בוקר טוב לציבור, בוקר טוב לאלה שמאזינים לנו, לכל הצוותים המקצועיים, למשרדי הממשלה ונציגי החברה

יש לנו רשימה ארוכה. אני לא מגביל אותם.

האגודה לזכויות האזרח, המכון לדמוקרטיה,

למי שלא השתתף בדיונים הקודמים אני אזכיר שבדיונים הקודמים השתתפו חלק מחברי הכנסת של ועדת החוץ והביטחון, כמו בוגי יעלון שהיה בדיונים

אם לא נמשיך אחר הצוהריים בוודאות נצטרך להמשיך מחר.

מהניסיון הקודם, אין מצב שנוכל לקבל החלטה היום. תמיד עדיף לקיים את הישיבות בהתרעה של יותר מכמה שעות. בסדר, אז נשאיר את זה. אם החברים יחשבו שלא נכון להמשיך אחר הצוהריים, אפשר מחר. אני מציע שעכשיו נתקדם ונראה מה להחליט. אני מבקש הערה לסדר הדיון. כמובן שאנחנו בתקופה קשה מאוד. אתמול היינו בדיר אל-אסד ובעיינה והמצב הוא באמת קשה. לכן חייבים באמת להקפיד על בידוד. על זה יהיה הדיון. אתה מוזמן לדיון. אדוני הזכיר את העניין של הבג"ץ ולכן רציתי לשאול האם בג"ץ, שקיים דיון ועכשיו אנחנו אפילו יודעים שהמדינה הסכימה למתן צו על תנאי ובג"ץ צריך לתת פסק דין, שיכול לתת היום או מחר פסק דין יכול להשפיע על הדיונים שלנו בהצעת החוק הזאת? הסמכת השב"כ זה לא הדיון של עכשיו. אם בג"ץ לא יקבל את החוק, הממשלה תצטרך להציע הצעה אחרת ואז הוועדה תדון אם כן או לא. השאלה של חבר הכנסת סעדי היא אם יש קשר בין הדברים. יש הבדלים, השאלה היא אם בג"ץ נכנס לעניין של הפרטיות וכו'. אני מניח שאם בג"ץ יפסוק טרם קבלת החלטתנו אני לא יודע מתי בג"ץ יפסוק, אני מבין שבג"ץ לא יתמהמה כי אלה דברים שעומדים על סדר היום אם תהיינה קביעות של בג"ץ שתשפענה עלינו, באיזונים בין הצורך לבין הפרטיות, בוודאי שנלמד את בג"ץ ונחליט. מהניסיון של דיון רב-משתתפים בפעם הקודמת, אני מבקש מכל אלה שנמצאים איתנו ב-zoom שיהיו ב-mute. אנחנו נראה את כולם ומי שירצה לדבר, שהוא לא לפי הסדר שהמלצתי כאן, שירים את היד ויקבל את זכות הדיבור. על פי הסדר שהוצע, אני מבקש לפתוח עם משרד המשפטים. עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,

פתחתי ואמרתי שהוועדה דנה בהצעת החוק לגבי מסירת נתוני איכון למשטרת ישראל על אלה בצו הבידוד. אני מבקש שתפתחי ותסבירי בקצרה איך הגענו עד הלום, מה התהליך,

לשם כך המשטרה התבקשה למצוא כלי פיקוח כדי לאפשר אכיפה של המצב

כמובן שהמשטרה עורכת גם מה שאנחנו מכנים "ביקורי בית" ופיקוח על-ידי שוטרים. אבל כלי נוסף,

שנאמר שהן אפקטיביות, וכמובן גם בכלי שהשב"כ מפעיל וגם בכלים שהמשטרה מפעילה. אנחנו גוזרים על עצמנו קודם כול לבדוק את האפקטיביות ואם הדבר הזה באמת חיוני

הכלי הזה שונה, אנחנו לא מדברים על ניטור קבוע. הוא מאפשר לנו מיקוד של הפיקוח המשטרתי על יישום צו הבידוד. הכלי חשוב מאוד לצורך החיוני שאנחנו נמצאים בו, ועכשיו ביתר שאת כשאנחנו מדברים על פתיחה נוספת והקלה במגבלות,

אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו רוצים להעביר את זה משירות הביטחון הכללי,

ומשנים פה פאזה ממניעה לאכיפה. אלה כללים אחרים, זו פעילות אחרת, זה תשתית ראייתית אחרת. את כל יתר השאלות אני אשאל בהמשך, אבל קודם כול הנתונים שלבסיסם החלטתם ללכת על הדבר הזה: כמה הפרות בפועל קרו ומה הייתה האכיפה עד היום.

אני מקבל את ההערה שלך,

אנחנו עדיין לא דנים אם לאשר את החוק. אתה רוצה שנעיר למשרד המשפטים שאין לו את החוק?

שתקבל את הנתונים מהמשטרה. בוא נחכה ואחרי זה גם נעיר לכולם.

בסדר גמור. אני רוצה להבטיח לך דבר אחד: אתה לא היית בדיונים על חוק השב"כ, אבל לא היה נתון שרצינו ולא קיבלנו לפני שאישרנו, כי לא התחלנו את הדיון אם לאשר. עמית אומרת לנו שהנתונים במשטרה, נשמע את זה מהמשטרה. האם יש לחברי הכנסת שאלות למשרד המשפטים?

הנתונים לגבי חולים מקבלים מקופות החולים וממקורות משרד הבריאות.

לגבי רשימת החוזרים מחו"ל ולגבי מי שאמורים

הנתונים האלה מתקבלים מאיכוני השב"כ. משרד הבריאות מעביר את הנתונים

אם אדם רוצה לשבור את הבידוד,

את הטלפון ומסתובב איפה שהוא רוצה.

אז איך חשבתם שאתם נותנים פה פתרון לאותו מצב חירום שקיבלנו בהקדמה,

אם בן אדם נמצא בכתובת מסוימת, תעשו בדיקה

כמו שאתה נוהג להגיד, אני לא קב"א מתוחכם, אני קב"א

בכל זאת, אני רוצה לשאול עוד פעם אם בן אדם צריך להישאר במקום ספציפי, עם הבדיקה של האיכון של הטלפון, אתם לא תצליחו לקבל תוצאה ודאית אם הוא נמצא שם,

הוא יכול לצאת לעשן, הוא יכול לטייל

אני לא טוענת שהמענה הזה הרמטי, הוא גם לא בא להחליף באופן טוטלי ביקורים של שוטרים ופיקוח של שוטרים בבתי מבודדים,

הוא כמובן שונה מהנתונים שהמשטרה מקבלת או שרשויות חקירה אחרות שמוסמכות מקבלות בשגרה על פי

תודה רבה. אני מניח שחבר הכנסת אבידר לא קיבל תשובה,

אני חושב שאני רשאי לסכם שיש כאן מחלוקת, הוועדה תדון, שמענו את הנימוק.

כל ההליך הזה הוא תחליף לביקורי משטרה ולכן אנחנו כן חושבים שהפיקוח הוא פיקוח שנכון שייעשה על-ידי המשטרה בשלב הזה כשהועברו הנתונים של חייבי הבידוד ולא נעשה עכשיו פינג פונג. אני גם לא בטוחה

האם מישהו מחברי הכנסת רוצה לשאול שאלות את עמית מררי? יש לי שאלות על הזמנים. מדוע המשטרה צריכה 90 יום ו-14 יום. אין לה מה לעשות עם החומר הזה. ברגע שהיא מאכנת את הטלפון היא יכולה אחרי שלושה

ואז יש את האכיפה של המשטרה לאכוף את הבידוד. השאלה למה צריך את שני הגופים שיעשו את פעולת האיכון? למה לא יכול לבוא גוף אחד שמוצא את האנשים וגוף אחד שאוכף אותם, אבל אין לו גישה לאיכון עצמו, לחומר עצמו? האם אין כאן כפילות מיותרת? הפעולה שהשב"כ עושה היא הפעולה של

הפרי

האיתור הזה מגיע למשרד הבריאות שמגבש את הרשימות של המבודדים, חלקן מגיעות גם מאלה ששבים מחו"ל וחלקן זה רשימות של חולים, אבל לפחות מי שיש חשש שהם נדבקו בגלל מגע הדוק עם חולה, ולכן הוא ברשימת הבידוד, הנתונים האלה מגיעים למשרד

זה הכלי כדי לצמצם את המשך ההדבקה באוכלוסייה. יש ביניהם איזשהו סוג של חליפיות, שדווקא היום כשאנחנו נמצאים במגמה של פתיחה של המשק והקטנת הריחוק

לכן זה הבסיס המקצועי והחשיבות הכללית של הפיקוח הוא באכיפה של הבידוד, ודווקא בימים אלה של פיתחת המשק. אני יכול לומר שברור לנו שאף כלי הוא לא מושלם מבחינת אכיפה, אבל כל כלי שייתן

בין אם זה על-ידי פיקוד העורף וכו',

אני מסכים. אני חושב שמי שנמצא בבתי מלון הוא לא אוכלוסיית היעד

יש לי שאלה יותר חשובה. אולי אתה מוכן להסביר לנו מה זאת רשימת הבידוד? איך היא מורכבת? האם היא שקופה לציבור?

כדי לסייע למי שצריך סיוע רווחתי או מקום להתבודד בו. אנחנו גם נתחיל להעביר את רשימת המגעים שלא נרשמו ונתזכר אותם עוד פעם שהם צריכים להירשם.

אני יודעת שלמשטרה יש הנחיות שנקבעו לגבי מי קודם

צו הבידוד ונרשמו באתר משרד הבריאות ודיווחו היכן הם נמצאים בבידוד ושהם בבידוד. הנדבך הנוסף שהתווסף בימים הקרובים זה כל יתר המגעים שקיבלנו עליהם הודעה מהשירות.

לכן הרשימה דינמית. זה שהיו 30,000 מסרונים לא אומר שברגע זה צריכים להיות 30,000 מבודדים. בשלב הראשון נתנו את ההזדמנות לאנשים להירשם בעצמם,

חבר הכנסת יואב

אבל בסופו של דבר, מי שמוציא מרשימת חייבי הבידוד את החולים המאושפזים, את החולים שהחלימו, זה שירותי בריאות הציבור. השאלה הייתה פשוטה: מי אחראי.

אדם, זה כמה אנשים.

אז כדאי שתעבירו אלינו מי מאשר את הרשימה. בלי זה אין סיכוי שנאשר את זה. בעצם נתנו הרשאה בעצם הרשימה לעשות איכון על כולם אקראי,

אני לא שואל על הקריטריונים, אני לא שואל על התקשוב, אני שואל מי אחראי על הרשימה מבחינה מקצועית-רפואית, זה שאומר שזה ייכנס וזה לא ייכנס. מקצועית זה אנחנו - - - אני לא יודע מי זה "אנחנו". "אנחנו" זה לא

אם זה לא הובן, אפשר להסביר עוד פעם.

בסעיף 4א כתוב: "חייב בבידוד" אדם החייב לשהות בבידוד בית לפי סעיפים 2 או 2ב לצו בידוד בית. אני מחזיק את צו בריאות העם וסעיף 2 מדבר על אדם המצוי בבידוד,

שהוא לא היה ליד חולה, השעה שאמרו לו לא מתאימה לשום מקום,

הוא יכול לפנות למשרד הבריאות בהשגה.

לנו מנגנון של מוקד השגות במוקד משרד הבריאות והוא יכול לשכנע שצריך להוציא

ואז יגידו: אוקיי, נכנסת בטעות.

ואיפה הוא היה. האם דבר כזה יכול לקרות? מתי נקודת היציאה של כל אותם אנשים שעושים עליהם איכון טלפוני ומי מוודא שהאנשים האלה כבר

אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לחדד

הבנו שיש שלוש קטגוריות: אלה שיש לגביהם חיובי, אלא שהם מהמגעים ואלה שחזרו

יש עכשיו מחשבות שמי מהחוזרים מחו"ל שכן יכול לחזור לבידוד ביתי, יחזור לבידוד ביתי. אם חושבים על זה, זה גם הרבה יותר הגיוני. לכן מי שחוזר מחו"ל ויימצא בבידוד ביתי, אם כבר מאכנים את מי

זה צעד מרחיק לכם. אני חושבת שלפני הכול משרד הבריאות צריך ללכת ולעשות בדיקות אצל כל האנשים שעל פי השב"כ היו ליד איזשהם חולים מאומתים כאלה ואחרים.

מבחינתנו כל מי שבבידוד זה כבר שם אותו בנקודה שבה יש לו סיכון לפתח את המחלה, כי לא סתם הוא בבידוד. הוא שם כי או שהוא נחשף לחולה או שהוא

כמה נמצאו נכונים? כלומר, טעויות באיכון של השב"כ. כמה זמן עד שיש לכם תשובות לערערים האלה? הפועל היוצא הוא שאם בשב"כ יש טעויות וכפי שידוע לי מדובר ב-5% עד 10% של אנשים

הערערים מתחילת הפעילות יחד עם השירות שלחנו

ימים בסביבות 50,000 מסרונים לאנשים, מתוכם

אבל הוא כבר לא יהיה ברשימת חייבי הבידוד.

אני לא אומרת שאין מידי פעם תקלות. לגבי השאלה אם הטלפון הוא אזיק אלקטרוני ואם חייבים להסתובב איתו התשובה היא כמובן

היא הנותנת. בכל זאת, למה זה לא קורה הפוך. למשטרה יש כלים ויכולת לקבל,

את רשימת החוזרים מחו"ל באופן ישיר ולא דרכנו.

היא לא קובעת מי יוצא ממנה, היא אפילו לא קובעת מי מסוכן ברשימה,

לבדוק. כל זה שייך למשרד הבריאות. מכאן שואל אתכם חבר הכנסת סגלוביץ',

אנחנו אנשים שמכבדים את כולם.

הרשימה,

שהשיטה תהיה כך שאתם תעבירו את ה-300 או 400 איש,

המשטרה

הבידוד. רשימת חייבי הבידוד כוללת היום רק את מי שנרשם באתר משרד הבריאות. אם אדם לא נרשם, הוא

אם הם לא יירשמו מדובר בעבירה פלילית שבצדה קנס של 3,000 שקלים. כרגע גם עוברים לשיטה חדשה לפיה שולחים תזכורת לאנשים שלא נרשמו: אנחנו מזכירים לכם שאתם צריכים

מה הטלפונים הידועים שלהם מרימים אליהם טלפונים ואומרים להם: חזרתם מחו"ל, אתם צריכים להירשם. נותנים להם 24 שעות להירשם ובודקים שהם אכן

כל אדם שנכנס למדינת ישראל במעבר הגבול צריך להראות שהוא דיווח לפני שהוא נכנס.

כמות האי-מדווחים היא היום זניחה, כמעט שולית.

אנחנו לא בוחרים אותם לא לפי גזע,

לא לפי שום קריטריון. שום קריטריון בשלב הזה. זאת אומרת, כרגע הבחירה היא בחירה מחשובית אוטומטית.

הרשימה הזאת עוברת לאגף החקירות והמודיעין, לחמ"ל ייעודי שהוקם במיוחד למטרה

שם אנחנו עוברים לשלב הטלפוני בכל מקרה, ותמיד, המשטרה קודם כול מרימה טלפון לאותו אדם שלא יצאה לגביו התאמה ראשונית. היא מדברת עם האדם, שואלת לשלומו,

גם אנחנו רואים את זה כך.

בסוף התהליך יינתנו קנסות או ייפתחו תיקים פליליים. כשאין ברירה,

אבל המטרה שלנו היא להימנע מלהגיע

7% מפירים לכאורה. כמעט 13% של אנשים שלכאורה מפירים את חובת הבידוד,

צריך להבין שזו היכולת של הכלי, הכלי הזה הוא כלי

הכלי הזה לא מטריד אנשים שנמצאה לגביהם התאמה,

אנחנו עושים סגירת מעגל למוחרת היום ואם מישהו לא מעדכן, נותנים לו קנס. אם מישהו מעדכן, לא נותנים לו קנס. רק כדי לסבר את האוזן, עד היום ניתנו בסך הכול 14 דוחות על הפרת חובת דיווח,

גם במצב הזה אנחנו מפנים אותם למשרד הבריאות להסדיר את הפער הזה,

בבידוד לבין התקופה שהוא חושב שהוא צריך להיות בבידוד. 8% מהאוכלוסייה הזאת אובחנו כחולים.

אנחנו אובחנו כחולים או בני המשפחה אומרים לנו ואנחנו שוהים במלון או בבית חולים.

אלה אנשים שמצבם אכן

ולצמצם גם את החיכוך מול האוכלוסייה, אבל גם את הפגיעה הפוטנציאלית ואת הסיכון לבריאות

רק למקומות שבהם לכאורה יש אינדיקציה להפרה,

זה לא פשוט לאדם מן היישוב לשבת כול כך הרבה זמן בבית. לזה צריך להוסיף את העובדה שרובם הם אסימפטומטיים. זאת אומרת,

זו אותה קבוצה

לכן הנתונים האלה צריכים להגיע למשרד הבריאות באופן טכנולוגי ממוחשב ומשרד הבריאות אמור להעביר אותם למשטרה. אנחנו מבינים ממשרד הבריאות שהם נמצאים

ואני מאוד מקווה שבימים הקרובים נקבל נתונים מעודכנים של חולים כפי שהם נמסרים

איך קיבלתם את הטלפונים? באמצעות החולים עצמם, חולים בבידוד ביתי משתפים פעולה, מדברים באמצעות בני משפחה שענו לנו או כשהגענו

כי אנשים גרים בדירות שכורות, אנשים יוצאים לדירות בידוד אחרות, ולכן בראש ובראשונה מוודאים. קיבלנו קבוצה ראשונית של 3,000 חולים שהצלחנו לאמת את הכתובות שלהם. את הרשימה הזאת לקחנו וממנה שוב, באופן מדגמי, אוטומטי דגמנו 100 חולים בכל יום. בשלב הזה, בשישי ובשבת 100 חולים בכל יום. סך הכול דגמנו 200 חולים. התחלנו מאוד-מאוד בקטן משום שאנחנו מנסים ללמוד את רשימת החולים. התוצאה: מתוך 200 חולים, 181 איש נמצאה לגביהם התאמה. דגמנו אותם בהתאם לנתונים שהם מסרו לנו. זה נתון יחסית מעודד, 181 איש נמצאה התאמה. לגבי 19 אנשים הייתה אי-התאמה. שוב, אי-התאמה ראשונית, זה מחייב בדיקה. אבל 19 איש זה אומר 9.5% של אי-התאמה. אם זו הייתה אי-התאמה אבסולוטית, הייתי מודאגת, כי 9.5% הפרה של חולים זה אומר שאנחנו לא מצליחים את התפשטות המחלה, זה אומר שלא מצליחים לשטח את העקומה וזה אומר שביקורת - - - איה, ברשותך, הבנו שאת שולטת בנתונים. מבחינתנו זה תנאי לאשר בכלל כל דבר ולכן אני מבקש שהנתונים ינחתו כאן בוועדה היום בצורה מסודרת, כל מה שאמרת לנו, כולל על מי אתם רוצים להחיל את זה. אני מבקש כרגע לצמצם כי תכננו לסיים ב-11:30 ואני רוצה לסיים את הפרק של הבט"פ ולאפשר לחברים לשאול שאלות. האם את רוצה להוסיף דברים מעבר להנחיה לשלוח לנו את כל הנתונים בכתב עוד היום?

אסיים ואומר לכם שהיום ניתנו בסך הכול, מתחילת התקופה ועד היום, 254 קנסות בלבד על הפרת חובת הבידוד, מתוך למעלה מ-40,000 קנסות שניתנו. זה רק מוכיח שהמוטיבציה של המשטרה והפיקוח כאן הם לא מתן קנסות, אלא הם באמת לאכיפת ציות, להבנה שכך אנחנו מגינים על חיי אדם. אנחנו נעביר את כל הנתונים בכתב. תודה רבה לך על הסקירה המאוד מקצועית, סנ"צ איה

ואחריה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. תודה. אני חייבת לומר שמה שנאמר פה על-ידי סנ"צ גורצקי מאוד מניח את הדעת, אבל הבעיה העיקרית היא שהפירוט הזה של התהליך לא נמצא בתוך החוק ובתוך החקיקה ויש חשש מניצול סמכות של מה שנמצא בתוך החקיקה. למשל, נאמר שברגע שנמצאים נתוני איכון ואנשים נשארו בבית, אתם מייד מוחקים את זה. אז למה לא להוסיף בחוק שהנתונים יימחקו בתוך 24 שעות במידה שהם יהיו בבית? כל מיני דברים כאלה שלמעשה מפרטים בדיוק את אותו תהליך שאת אמרת. התהליך הזה באמת מניח את הדעת. יש תחושה שאתם עושים עבודה מדהימה במשטרה, אני יודעת שאתם עומדים בעומס, ובדיוק בגלל זה היינו רוצים קצת יותר פירוט בתוך החקיקה על התהליך שאותו אמרת, שאתם עוברים אחד-אחד עם הטלפונים, שלב-שלב, לא נותנים קנסות סתם. הבקשה שלי היא תוך כדי שאנחנו עוברים על החקיקה - להיות קצת יותר מודעים לזה ולהתגמש ולפרט את הדברים האלה תוך כדי שאנחנו עוברים על החוק. בפתח הדברים, אני חושב שאני משוחרר מלהסביר את העבודה החשובה שעושה המשטרה, אבל זה רק מגדיל אצלי את הפער כשאני שומע אותך,

אחרי שאני שומע את משרד הבריאות. לכן אני מבקש לשאול שתי שאלות מאוד קצרות: הראשונה, אני רוצה לשמוע בצורה ברורה ממך אם יש לכם קושי שבמקום שאתם תעשו את הבדיקה האקראית, שמשרד הבריאות יעביר אליכם רשימה אקראית? שום קושי.

אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שמבחינתי הוא לא פחות חשוב, בסוף בחוק מחקרי תקשורת יש לנו רשימה אחת שרצה במערכות ומנותבת אחר כך. מדוע ההגדרה של קצין מוסמך לא תהיה במקרה הזה של ראש אגף חקירות ומודיעין או סגנו בלבד? בסוף זו רשימה אחת שמועברת למי שעושה את העבודה הטכנית, אבל אני כן מחפש את האחראי, אותו אחראי שגם לפי החוק עצמו אמור לדווח ליועץ המשפטי לממשלה ולכנסת. אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אני רוצה להגיד שוב תודה לכם על כל העבודה הגדולה שאתם עושים. מטריד אותי בסוף שמי שעושה את העבודה הזאת, כולל הפילוח, כולל התכנון, כולל הרעיונות, הוא אתם ולא משרד הבריאות. אני חושב שצריך להפוך את זה אחורה ואתם צריכים להיות קבלני ביצוע, בטוח שתעשו את זה הכי טוב מכולם. האמת היא שמה שאמרה איה, אדוני היושב-ראש, הוא מדאיג ביותר, שרק 20% נרשמים באתר משרד הבריאות ושהקבוצה הזאת של הבסדר היא למעשה קבוצת היעד ורק אותה בודקים. זאת אומרת ש-80%, אלה שלא נרשמים, אז הם גם לא נרשמים, גם עוברים על החוק ואחרי זה גם אי אפשר לעקוב אחריהם. זה מדאיג ביותר. מטריד גם מה שנאמר, שלמעשה המשטרה רק עוקבת ומאכנת רק את אלה שהם חייבים בבידוד ביתי.

הם עושים איכון, בודקים אם הוא במקום שהוא דיווח או לא.

המשטרה רק בודקת את המיקום של הבידוד הביתי, אבל הצעת החוק שמונחת כאן היא הצעה גורפת וכוללת גם את אלה שבבתי חולים, גם את אלה שבמלוניות. לפחות תמצמצו את זה מבחינת ההגדרה. הוועדה רשמה את ההערה ואני חושב שהגישה שלנו צריכה להיות שזה יחול רק על מי שבבידוד ביתי וכל השאר לא יהיו בתחולת החוק. אדוני יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת גבי אשכנזי, קח בחשבון שאני יושב בחדר ועדת המדע והטכנולוגיה, ישבתי פה הרבה שנים, ניהלתי הרבה דיונים בנושאים האלה, כך שהדברים האלה קרובים ללבי. הייתי גם בוועדת חוקה הרבה שנים, כך שזה לא סתם שאלות. צריך לקחת בחשבון שהפער בין מה שאיה מציגה והצורה ששואלים את האנשים מה שלומך ואיך אתה מרגיש לבין מה שקורה בשטח, הוא פער גדול מאוד. אם אנחנו לוקחים את כל מה שאמרה סנ"צ גורצקי וזה מובנה בתוך החוק, אז אנחנו יכולים לחיות עם זה. אבל כשאנחנו יודעים שבשטח גם ה"מה שלומך" וגם התשובה של האנשים תלויים במצב רוח של מי שמקבל, כפי שאנחנו יודעים שפריצה לדירה בעקבות רעש זה רק באישור קצין אג"ם, ובימים אלה אנחנו נתקלים שזה נעשה ללא קצין אג"ם. זריקת רימון הלם זה רק באישור של ממ"ז וזה נעשה גם בלי אישור של ממ"ז, וכן הלאה וכן הלאה. קחו בחשבון שכל הנתונים שאת אומרת גם על המדגם, שהוא מקרי ביותר, אתם יכולים לבקש את זה לפי החוק, לפי מה שאתם מבקשים בחוק, גם להחליט לפי המספרים, שזה יכול לזהות אוכלוסיות מסוימות. בחברה הערבית יש על פי רוב, ב-99%, מספרים מסוימים, בחברה החרדית יש אחוזים מסוימים. אתם יכולים לבקש את זה גם היום לפי אזורים גיאוגרפיים. אז אם אנחנו מכניסים את כל זה לתוך החוק ושזה מקרי ביותר, זה בסדר. בקצרה לכל השאלות. ראשית, לשאלתה של חברת הכנסת השכל אכן היום לא כל צורת העבודה מפורטת בחוק. העבודה שלנו מפורטת בנוהל המשטרה. נוהל המשטרה שקוף, נגיש, הוא פורסם באתר המשטרה. מרבית הפרטים שפירטתי מפורטים שם. אבל מפורט הפוך. מפורטים זמנים הרבה יותר ארוכים להוצאה מהרשימות. נכון, נכון, נכון. כבר בהצעת החוק השתנו הזמנים, כשכרגע אנחנו מסכימים ומדברים שלגבי נתונים שנמצאה לגביהם התאמה מחיקה של שלושה ימים. למה לא 24 שעות? זה עד שלושה ימים. אנחנו עושים כל מאמץ למחוק את נתוני ההתאמה בהקדם האפשרי, אבל מי שמחוק את הנתונים זה אגף הטכנולוגיה והוא לא עובד בסוף השבוע. לכן זה עד שלושה ימים מחיקה של נתונים שלגביהם נמצאה התאמה. אני מפנה שוב, זה חשוב לראות את נוהל המשטרה, כי אני חושבת שהדברים מפורטים בו ומה שהתבקש לעלות לחקיקה עצמה כמובן מקובל עלינו. אנחנו עובדים גם לפי הנוהל וגם לפי החקיקה שתיקבע. ומה עם נתונים לא מתואמים? בחוק כתוב 90 יום. זה גם מוגזם. פה זה מעלה שאלה שאולי כשניכנס לחוק עצמו נסביר אותה. זו שאלה מקצועית ואני אומר בקצרה כשמדובר באי-התאמה ראשונית, אם בסופו של דבר התהליך הגיע לקנס או לפתיחה בחקירה, הליך פלילי, מדובר בנתון שנתפס היום על פי דיני הראיות כחומר חקירה ולכן אני לא יכולה למחוק אותו. אני אצטרך להכניס לכאורה את הנתונים או אינדיקציה לגביהם לתיק החקירה, כדי לאפשר גם לנאשמים להשתמש בנתון הזה, לחלוק עליו, לתקוף את שיקול הדעת שלי, את דרך החלת הסמכות שלי וכיוצא בזה. לכן ביקשנו את הזמן כדי לאתר את אותם מצבים שחייבים לשמור את הנתונים ולהכניס אותם לתוך תיקי החקירה. אפשר גם לקבוע שיטה אחרת לגמרי שבמסגרתה לא מסתמכים על הנתונים האלה בכלל לצורך אכיפה, לא אנחנו ולא הנאשמים, והנתונים האלה לא יהיו. יש כל מיני שיטות שאפשר לחשוב עליהם ופתרונות, אבל אני מציע שעל זה נדבר כשנגיע לצלול לעומק החוק. לגבי שאלתו של חבר הכנסת סגלוביץ' שום קושי שמי שיעשה את אותה "הגרלה", במירכאות, יהיה גורם אחר. אנחנו אדישים, זו לחיצת כפתור מחשובית. לנו יש אגף טכנולוגיות מתקדם והם הסכימו לסייע למשרד הבריאות, שגם כך מאוד לא פשוט לו, לנהל את המצב. בואו נאמר גם את האמת, משרד הבריאות פחות מתאים לסוגיה של פיקוח ואכיפה, זה פחות ב-DNA שלו. לשאלת חבר הכנסת סגלוביץ' לגבי האחריות אני מודעת לזה שהגדרה של "קצין מוסמך" היום בחוק היא באמת קצין מהמערך בדרגת סנ"צ ומעלה. אין לנו שום בעיה שראש אח"ק ייקח אחריות והוא זה שיסמיך את אותו קצין בגלל האחריות הכוללת והחשובה שיש לראש אח"ק במהלך.

הוא עצמו זה שמדווח היום ליועץ המשפטי לממשלה, הוא עובר על כל הדיווחים ומאשר אותם בעצמו, וככול שיהיה דיווח ופיקוח של הכנסת כמובן שראש אח"מ הוא האחראי מבחינתנו לנושא הזה. לגבי הסוגיה של 20% נרשמים אכן זו סוגיה לא פשוטה.

ביום חמישי אחרון בבג"ץ זו בדיוק הייתה עמדת בג"ץ. הוא אמר: מאוד קשה לנו עם העובדה שכרגע מפוקחים רק 20% מהאוכלוסייה. ולכן אנחנו פועלים יחד עם משרד המשפטים ומשרד הבריאות כדי שאותה אוכלוסייה גדולה שקיבלה את האסמ"סים וצריכה להיכנס לבידוד, האוכלוסייה הזאת תדווח ומי שלא ידווח יעבור שוב לפיקוח של המשטרה ואחרי שנוודא כתובות נוכל לאכן גם אותה. ברור לנו שכרגע מדובר בקושי. הכלי הוא כלי מושכל. כרגע, כפי שאמרתי, הדיגום הוא אוטומטי. זאת אומרת, כל מי שנכנס לרשימה יכול ליפול בהגרלה. אבל צריך להבין שמדובר בכלי חכם שיש לו פוטנציאל מיקוד. השאלה אם נעשה בזה שימוש או לא היא שאלה שנתונה להכרעת הוועדה. מה זה אומר "מיקוד"? הרי מדובר בסוף ב-BI, בכלי שאפשר לומר: רגע, אולי משרד הבריאות יבוא ויאמר רק חלק מהאוכלוסייה יש להם מוטיבציה להפר. אנשים מעל גיל 67 לא מפירים, משום שהם חרדים לבריאות שלהם אז אולי נצמצם את המיקוד ולא נבקש אנשים מעל גיל 67. אגב, כרגע אנחנו לא מטפלים בקטינים בכלל, רק מעל גיל 18, משום שההנחה היא שמי שמדווח על קטינים זה ההורים, זה הטלפונים של ההורים, ואנחנו מתייחסים לזה מאוד ברגישות. אבל הכלי הזה יש לו פוטנציאל, אפשר למקד אותו לפי גיל, אפשר למקד אותו לפי אזורים שהם נגועים או רגישים יותר. אני מבינה את הקושי בזה, בסוף זו תהיה החלטה של מקבלי ההחלטות, לא שלנו כקבלני ביצוע, אם רוצים למקד את הכלי יותר ואיזה נוסחה, איזה לוגיקה, אנחנו נותנים לו. ההחלטה לא שלנו.

להערה של חבר הכנסת מקלב, אני מודעת לזה שנהלים לחוד ומציאות לחוד. אני יועצת משפטית, אבל אני עוקבת מתחילת המשבר אחרי הפעילות של השוטרים האמיתיים, שוטרי השטח, שנמצאים שם ביום-יום. אני חושבת שבסך הכול היחס הוא יחס אדיב, הוא יחס מכבד, הוא יחס שלא רוצה לאכוף ולתת קנסות, יחס שרוצה להסביר. תמיד יש חריגות ותמיד גם החריגות האלה מתפרסמות. אני מסכימה, תמיד צריך לשאוף ולתקן ואנחנו נמשיך ונעשה את המקסימום. זה נכון מה שאת אומרת, שרוב רובם זה בסדר, אבל בסופו של דבר הודעות היח"צ של המשטרה זה כמה דוחות נתנו. זה גם כן מראה על מוטיבציה. את צודקת שאתם לא רוצים דוחות, אתם רוצים להימנע, להיות גורם הרתעה, אבל כל ההודעות שלכם הן כמה דוחות נתנו. זה כאילו הכלי להגיד מה העבודה של המשטרה. אני חושב שאלה גם לא הודעות יח"צ נכונות, אבל אני מקבל את מה שאת אומרת באופן אמיתי שרוב-רובם של השוטרים עושים עבודה קשה, גם במחסומים וגם במקומות אחרים, ומתנהגים ברגישות, ובתקופה הזאת באופן בולט ביותר.

תודה רבה לסנ"צ איה גורצקי. אני מצטרפת לבקשה של סנ"צ גורצקי שחברי הכנסת יעיינו גם בנוהל המשטרתי שמפרט מאוד את דרך העבודה של השוטר צריך לשאול לשלומו של האדם שחב בידוד וכו'. כל השלבים האלה הם מאוד-מאוד מפורטים ומובנים בנוהל. אני חושבת שהדבר מדבר בעד עצמו. אבל כדי לשנות נוהל לא נדרשת ועדת חוץ וביטחון וכן כשזה בחקיקה. לכן הפיקוח הוא לא אותו פיקוח במדיה שהדבר הזה עובר אך ורק בנהלים ולא בחקיקה. תודה רבה לסנ"צ איה גורצקי, גם להערה של עו"ד עמית מררי. למעשה סיימנו את מועד הדיון, כפי שהערכנו לא סיימנו את הדיון. אני רוצה לומר כמה דברים מה שעולה מהדיון עד עכשיו, ואני חושב שלמדנו בו לא מעט, זה שלפני שנדון על החוק עצמו, נצטרך לקבל ממשרד הבריאות ולדעתי גם ממשרד המשפטים הגדרה ברורה יותר באשר לאחריות על הרכבת הרשימה של מחויבי הבידוד. זה לא רק עניין טכנולוגי, אלא השאלה היא מי קובע מי נכנס, איך קובעים מי יוצא, מי כלול בה ומי לא כלול בה. אנחנו במיוחד מודאגים מהעובדה שאנחנו מבקשים בקרה או אמצעי של חדירה לפרטיות לא על 100% ממחויבי הבידוד, אלא על 20% ממחויבי הבידוד שהם גם ה-20% הנורמטיביים. כשאנחנו שומעים גם את התוצאות, אז אפשר לומר בהכללה שמתוך ה-7,000 בדיקות האלה יש בקושי 5% שהם מפירי חוק. אז אנחנו מדברים על 5% מ-20%.

לו יתואר שיש 10,000 או 100,000 מפירי בידוד, אנחנו מדברים על אחוז. דבר ראשון, אנחנו מבקשים לקבל את זה.

אני מבקש ממשרד המשפטים, לאור הדיון שהתפתח כאן, הגדרה יותר ברורה על מי יחול האיכון. דיבר חבר הכנסת גדעון סער, דיבר חבר הכנסת סעדי, הגדרה ברורה. אני מבין מסנ"צ גורצקי שבפועל המשטרה עושה היום איכון רק על מי שבבידוד ביתי.

איה, אני צודק?

אז למה שלא נכתוב כך? תתקנו כבר עכשיו את הדבר הזה, זה מצמצם צמצום מאוד גדול. אני מבקש התייחסות עד מחר או עד המשך הדיון על העניין הזה. דבר אחרון, הנתונים, כפי שהערתי תוך כדי.

הסקירה הייתה מקצועית, אין סיכוי שנזכור את הכול בעל פה, למרות שרשמנו. אני מבקש לקבל בהקדם האפשרי, והיה עדיף שזה לכל המאוחר עד מחר בבוקר, לקבל את הנתונים על מנת שנוכל להמשיך את הדיון. תודה לכל המשרדים הממשלתיים. אנחנו עדיין עומדים לפני החלק של החברה האזרחית וחשוב לנו מאוד לשמוע אותה. רק אחרי זה הוועדה תתכנס ותקיים דיון על עצם הצורך ואחרי זה על החוק עצמו,

לגבי המשך הדיון, אני ממליץ, מכיוון שיש דיוני מליאה, מחר מהשעה 11 וביום שלישי גם משעות הבוקר, והוועדה צריכה להחליט עד יום שלישי בלילה, אני ממליץ לקיים דיון נוסף היום אחר הצוהריים, מ השעה ארבע עד שש. אפשר לקיים את הדיון הזה גם מחר בתשע עד רבע לאחת עשרה, אבל אני לא בטוח שנסיים. יש גם אופציה לבקש אישור לקיים את הדיון במקביל למליאה. זה דבר שקיים לפי התקנון, צריך לבקש את זה מהיושב-ראש. אוקיי. אם ההמלצה היא לעשות את זה מחר בתשע, אפילו להיכנס לתוך דיוני המליאה. באישור היושב-ראש. באישור היושב-ראש, שכידוע אנחנו מכירים אותו. האם ההמלצה להמשיך מחר בבוקר מתקבלת? כי אנחנו רוצים לומר לכל המשתתפים האזרחיים שישבו בסבלנות, כל גורמי החברה האזרחית שהקשיבו,

שהבטחנו להם גם לומר וגם לשאול. מחר בתשע הוועדה תמשיך את דיוניה באותו הרכב, כאשר רשות הדיבור תעבור לגורמי החברה האזרחית. אני מבקש מכל נציגי משרדי הממשלה משרד המשפטים, משרד הבריאות, הבט"פ והתקשורת להיות נוכחים בדיון, כי אני מניח שיהיו שאלות שתופנינה אליכם על-ידי הגורמים האזרחיים. אני מודה לכם על הדיון מהבוקר, על ההשתתפות ועל הסבלנות. תודה רבה לכם, להתראות מחר בתשע. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 11:35.